היום יום שלישי, כ"ג בשבט תשפ"ב 25.1.2022, על סדר היום: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (תיקון מס' 7) (דמי בידוד לעצמאים), התשפ"ב-2022, מ/1501, בקריאה שנייה ושלישית. אני מבקש מנציג משרד האוצר, עו"ד אורי כץ מהלשכה המשפטית, לנמק את הדחיפות. אנחנו מבקשים להקדים את הדיון לקריאה שנייה ושלישית. אתמול היינו עם ההצעה וההצעה אושרה בוועדת העבודה.

הרצון לתת מענה כמה שיותר מהר לעצמאים. אמנם הזכאות היא nיוני, אבל יש בעינינו חשיבות לאשר את זה בדחיפות. אנחנו בהחלט מזדהים עם הרצון לסייע לעצמאים ומה שאנחנו יכולים נעשה. אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד ההצעה, ירים את ידו? הצבעה אושר. ההצעה